י"ג באדר א' תשפ"ב, השעה היא 12:55 בצוהריים. אנחנו דנים בהצעות חוק שאנחנו נמזג, כי יש כאן מספר הצעות חוק, כולן בנושא חוק הביטוח הלאומי (תיקון דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים),

יש ארבע הצעות שמוזגו. כבר דנו בפעם הקודמת בהצעה של חבר הכנסת טיבי, עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, חבר הכנסת - - - מיזגנו. יש את החדשים. עכשיו הגיעה לכאן הצעת חוק הביטוח הלאומי, של חברת הכנסת קרן ברק, בהכנה לקריאה ראשונה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים בשל הכנסות הוריהם), של חברת הכנסת אתי חוה עטייה, בהכנה לקריאה ראשונה ושל חברת הכנסת מירי רגב, גם בהכנה לקריאה ראשונה, ושל חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, והצעת חוק הביטוח הלאומי של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אנחנו נתחיל בהצעה למיזוג. כל ההצעות עוסקות בנושא של דמי הביטוח לסטודנטים. במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל. ההצעה שלי ושל קרן ברק לא מתמקדת בסטודנטים שלומדים בחו"ל. לפי מבחן הכנסות של הוריהם. השאלה אם את רוצה - - - באתי לפה, בגלל זה יש דיון. את מסכימה למזג להצעה הגדולה שמדברת היום על סטודנטים בחו"ל או שאת רוצה להמשיך ולדון בשאלה של הכנסות הוריהם?

אז אולי לא צריך למזג. נשאיר את זה על שולחן הוועדה, נדון בזה - - - אתי, אני מציעה לך שתמזגי, כי אם לא נפצל. אנחנו לא רוצים לעכב. גילוי נאות, בהצעה שלי לא דיברתי על חו"ל, למעט מירי רגב שציינה את חו"ל. מבחינת היועצת המשפטית זה בסדר? אנחנו רוצים למזג להצעה שמוזגה כבר בפעם הקודמת - - - אנחנו מוכנות למזג. בואו נעלה את זה בבקשה להצבעה למיזוג הצעות החוק. גברתי היושבת-ראש, אני רק רוצה בקשה אחת, אני חייב לצאת - - - לפני המיזוג?

בסדר גמור. מי בעד המיזוג, שירים את ידו. הצבעה בעד, 4 נגד, אין נמנעים, אין אושר. ארבעה בעד המיזוג. אין נמנעים ואין מתנגדים. הצעת המיזוג עברה.

העליתי את זה בישיבה הקודמת, ואני מבקש גם עכשיו, גם מהייעוץ המשפטי של הוועדה וגם מהייעוץ המשפטי של ביטוח לאומי, תשומת לב שתלמידי ישיבות מושווים לסטודנטים. כשאתם מגדירים סטודנטים להשכלה

יש מערכת שמכירה בתלמידי ישיבות שיהיו במערכת הזאת. אני רוצה לוודא, שלא יהיה משהו שאני אצטרך להביא אחר כך לקריאה שנייה ושלישית. התייחסות. צוהריים טובים לכולם, אני מהייעוץ המשפטי של הביטוח הלאומי, כרגע אין הגדרה מה זה מוסד להשכלה, להבנתנו גם תלמידי ישיבה שיוכרו על ידי גוף מוסמך בארץ הרי כל הרעיון, וזה כל הנושא של הישיבה הקודמת, שלא ביטוח לאומי בעצמו יעשה - - - אני לא שומעת. אני מזכיר את מה שהיה בדיון הקודם, שכל הרעיון פה להבנתי בתיקון הזה, זה לתת לשר סמכות, אחר כך כל המנגנון וההבחנה בין המוסדות ייעשה בתקנות, כשהרעיון הוא שלא הביטוח הלאומי הוא הגוף שיעשה את זה, כי אין לו את הכלים, המקצועיות והאפשרות

למשל, כמו שחבר הכנסת פינדרוס ציין, אם למשל משרד החינוך, באגף לשקילות תארים, מכיר כבר כיום במוסד כלשהו לתלמידי ישיבה בחו"ל וזה נכנס, כמובן גם אנחנו נכיר בזה. אני רק רוצה לחדד. יש כבר היום סמכות לשר. בחוק הזה אנחנו רוצים שייכתב במפורש שדמי ביטוח לאומי של סטודנטים שלומדים בחו"ל יהיו שווים לסטודנטים שלומדים בארץ, ובתקנות אנחנו נגבש את רשימת המוסדות שתתייחס גם לנושא הזה של מי סטודנט ומי לא,

אנחנו רוצים להצביע על זה בקריאה הראשונה, להעביר את זה למליאה,

כותב כוכבית ליועץ המשפטי של הכנסת, שנוודא לקראת הדבר הזה שתלמידי ישיבות לא יהיו מופלים בעניין. משרד האוצר. אני מאגף תקציבים במשרד האוצר. לגבי תלמידי הישיבות, בדיון הקודם דיברנו על תלמידי הישיבות בארץ. תלמידי הישיבות בארץ מקבלים הנחה בדיוק כמו סטודנטים. אין בעיה כרגע. אנחנו מדברים על הצעת חוק שמדברת על סטודנטים בחו"ל,

אין דיבור כרגע על בני ישיבות בחו"ל, אני לא יודע מה מעמדם, אולי היועץ המשפטי של ביטוח לאומי יוכל להסביר את זה. לקראת קריאה שנייה ושלישית נדון בכל הדברים. אני רוצה רק לחדד.

גם הרשימה וגם הנקודה הזאת צריכים לדון עליהם בהמשך. זאת נקודה שחזרה על עצמה גם בדיון הקודם, ולכן צריך לתת עליה את הדעת ולתת תשובה. זה יכול להיות לכאן או לכאן, אבל צריך לתת לזה תשובה. מבחינת מקור תקציבי אני אגיד שזה רק השוואת הנחה לסטודנטים בחו"ל. לגבי הטענה של חבר הכנסת סעדי, כמו שסיכמנו בדיון הקודם, בחוק נכניס בהוראת קבע שהשר רשאי לקבוע את ההנחה גם לסטודנטים בחו"ל ובהוראת השעה, או נעה עכשיו תסביר לנו איך לנסח, נגיד שהשר יתקין תקנות, ובהן לשנתיים הוא ישווה את דמי הביטוח של סטודנטים בחו"ל לדמי הביטוח של סטודנטים בארץ.

כן. שנתיים. זה מה שנסגר. כרגע שנתיים. הוראת השעה לשנתיים.

אלה הסיכומים. בתקציב החדש הם יצטרכו לעגן את זה. בתקציב החדש נקווה שזאת כבר תהיה הוראת קבע. אני חושבת שחבר הכנסת אוסאמה סעדי עושה בשכל שהוא מבקש לקדם את החקיקה הזאת, להכניס אותה כבר לתוקף. נכון, כי אנחנו כבר בפברואר. הוא תמיד עושה דברים בשכל... לא תמיד. הוא אומר "לא תמיד", במקרה הזה. נעה, לפני שאנחנו מעלים את זה להצבעה, האם קיימת כרגע סוגיה לגבי המיזוג, או שאנחנו יכולים להתקדם בהצעה? אני מבינה שיש פה מחלוקת לגבי שתי הצעות חוק שעסקו בנושא. אם תהיה רביזיה לנושא הזה - - - אם תהיה רביזיה, תהיה רביזיה. היא יודעת שמיזגנו. אם תהיה רביזיה על המיזוג, אם שתי חברות הכנסת יבקשו לא למזג את ההצעות שלהן, אפשר יהיה - - - כרגע זה תיאורטי. אני מבקש רביזיה. עוד חצי שעה נצביע על הרביזיה. לא צריך לחכות שיעלו את זה לפני המליאה.

ב-13:30 על הרביזיה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ...) (דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"ב 2022 תיקון סעיף 371 1. בחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995 (להלן, חוק הביטוח הלאומי), בסעיף 371(א)(5)(ה), בסופו יבוא "לרבות מוסד להשכלה בחוץ לארץ". בסעיף של התקנות הראשונות היו פה כמה נוסחים. שלושה דברים יהיו בתקנות הראשונות האלה: דבר ראשון, המועד. אנחנו באמת רוצים שהן יהיו תקנות ראשונות וייקבע להן מועד. מה שנדון, היה חודשיים. הבנתי שלמוסד לביטוח לאומי יש בקשה בנושא הזה. אנחנו כמובן נעשה כל מאמץ להניח את זה כמה שיותר מהר ולפרסם את זה,

יש לי את נוסח התקנות ביד, ואין לי אותו כרגע, גם התהליך הפנימי, רק לפרסום הציבור, זה שלושה שבועות. לכן חודשיים זה נראה בעינינו לא סביר. פרק זמן של חמישה חודשים,

נראה לנו יותר סביר להעברת התקנות האלה. בסוף יש נושא של שיתוף פעולה עם כל המשרדים. אני בטוח שכל המשרדים יירתמו לעניין הזה, אבל מטבעם של דברים זה לוקח קצת זמן, וגם יש נושא של העברות מידע, שמניסיון הנושא של העברות מידע והעיגון שלהן בתקנות - - - בינתיים אתם גובים לפי התעריף הקיים. אין לי בעיה שתיקחו כמה חודשים שאתם רוצים, אבל בינתיים אתם גובים לפי התעריף הקיים, ונכנסנו לשנת 2022. או שתגידו שבינתיים אתם לא גובים מהסטודנטים בחו"ל, או שנצמצם את הזמנים. בדרך כלל המידע שנתקבל - - - זה יחול רטרואקטיבית.

הן הולכות עם המיזוג. אתה יכול למשוך את הרביזיה. נכון שכרגע התעריף שחל עליהם הוא התעריף הרגיל, שגם הוא אגב המינימלי. אנחנו מדברים על אותו סדר גודל של 70 ומשהו שקלים על דמי ביטוח לאומי ולא על דמי ביטוח בריאות. לעניין הרטרואקטיביות, אני מניח שזה משהו שנצטרך להידרש אליו. אנחנו סיכמנו עם משרד האוצר שזה חל בשנת 2022 וב-2023, ולכן זה צריך לחול מתחילת השנה. השורה התחתונה שאתם צריכים זמן בשביל להכין את התקנות. תיכף נסגור את הזמן.

לפי הסיכומים, כמו שאומר חבר הכנסת סעדי, זה צריך להתחיל רטרואקטיבית מתחילת 2022, לדבר הזה חייב להימצא ביטוי בחוק.

אז אנחנו אומרים ארבעה דברים: תקנות ראשונות,

אני ממפא"י, אז אני עושה תמיד באמצע ארבעה חודשים. למה עכשיו צריך להיכנס לעניין של התקנות. הרי אנחנו עכשיו בקריאה הראשונה. בקריאה הראשונה אנחנו קובעים את העיקרון.

כשנגיע לקריאה השנייה והשלישית, נראה את התקנות, אולי נסכם את הפרטים. אנחנו עושים פה סדר. בלי בלגן.

הנוסח הזה הוא בעקבות הדיון שהיה בפעם שעברה. בפעם שעברה האוצר אמר: אנחנו רוצים שיהיו שנתיים, ואתם אמרתם שאתם רוצים שתהיה השוואה כל הדברים האלה כתבנו באותן תקנות ראשונות. הוראת שעה זה מוסכם לשנתיים. הנוסח, אמרתי, מה שיש בהוראת השעה, שאנחנו אומרים ששר העבודה ישווה את דמי הביטוח הלאומי של סטודנטים מחו"ל לאלה שלומדים בארץ. זה מה שכתוב. לגבי הגדרה מה זה סטודנט ואיזה סטודנט, לקראת השנייה והשלישית נגבש את זה. אני חושבת שיש פה אי-הבנה. אנחנו מדברים על אותו דבר. דבר ראשון אנחנו אומרים שתהיה הוראה קבועה שתסמיך את השר לקבוע הוראות לגבי תלמידי חוץ-לארץ, זה משהו שאין היום.

תהיה לנו הוראה, תקנות ראשונות שהן מוגבלות לשנתיים, תקופה שלא תעלה על שנתיים. אנחנו רוצים לוודא שהן יגיעו בתוך X זמן והן יקבעו גם מי הסטודנטים, וגם מה שאמרת, שיהיה באותו שיעור של סטודנט של מוסד להשכלה בארץ. אלה אותם עקרונות. וכרגע נכנס העיקרון הנוסף שביקשתם הרטרואקטיביות, שזה יחול - - - משרד האוצר, אני רוצה שיהיה לפרוטוקול העניין הזה, שזה באישור שלכם, זה לפי הסכמות. כן.

תקנות ראשונות 2. תקנות ראשונות לפי סעיף 371(א)(5)(ה) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה ייקבעו בתוך ארבעה חודשים מהתאריך שנקבע, מיום פרסומו של חוק זה, ותוקפן לא יעלה על שנתיים, בתקנות כאמור יקבע שר הרווחה לגבי שנים 2022 ו-2023 כי דמי הביטוח של סטודנט שמבוטח במוסד להשכלה בחוץ לארץ יהיה באותו שיעור של דמי הביטוח של מבוטח במוסד להשכלה בארץ. הערות?

אפשר להגיע להצבעה. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד הנוסח המוצע שירים את ידו. מי נגד? נמנעים?

מברוכ, בהחלט. הנוסח עבר ומוכן לקריאה הראשונה.

הכנסת סעדי, לפני שאתה הולך לחגוג, מה עם הרביזיה שלך? משכת אותה, אחרת לא היינו יכולים להצביע. אני מושך. הוא מושך את הרביזיה. תודה רבה.

חברים. הישיבה ננעלה בשעה 13:09.